סמים ואתגרי הצעירים בישראל.

חבר הכנסת שפע, אני חושב שאתה אולי היחיד שיכול להתאים למשבצת של אתגרי הצעירים פה בכנסת. תיכף אני אקריא את הנוסח הרשמי, אבל אני שמח להיות פה ולהעלות להצבעה את הבחירה שלך. אתה אח, ואתה נשמה גדולה, וזה כבוד לעבוד איתך. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל לבחור בחבר הכנסת רם שפע כיושב-ראש הוועדה. מי בעד ירים את ידו.

נגד? מי נמנע?

פה אחד מינוי חבר הכנסת רם שפע ליושב-ראש הוועדה נתקבל. יושב-ראש ועדת הכנסת ניר אורבך (ימינה):

אני שמח להעביר לך את שרביט ניהול הישיבה.

אשב פה. בבקשה, אדוני יושב-ראש הכנסת.

אני מתנצל גם בשם יושב-ראש הכנסת, אנחנו נצטרך לעבור באמצע לוועדה הבאה. כשאני מסתכל על הכותרת של הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל בכובע הקודם שלי דווקא אני רוצה לבחון את זה, אני חושב שהחשיבות של הוועדה הזו לדורות הבאים היא חשיבות עליונה, ואם יהיה בכוחנו לייסד את הוועדה הזו כוועדה קבועה סטטוטורית לדורות הבאים, ראוי שנעשה את זה בהמשך הדרך. אני אבדוק איך אני יכול לעשות את זה. היא ועדה מאוד מאוד חשובה בעיני דווקא בגלל ההתנסות הקודמת שלי. לעצם העניין, לגביך, מהתהליכים שהעברת בוועדת החינוך של הכנסת והתמודדת עם אתגרים לא פשוטים שם, עם כוחות חיצוניים לא פשוטים שלחצו עליך; המושגים שלי קצת שונים משלך, התמודדת איתם בגבורה, ומישהו אחר מתחום החינוך היה אומר מילה אחרת, או מתחום המשפטים היה אומר מילה אחרת. בהחלט ראויה לשבח העבודה המאוד מאוד קשה, מאוד מאוד ייחודית ויסודית שעשית בוועדה הקודמת. איך אמר חבר הכנסת אורבך? גם מבחינת הגיל אתה מתאים למשבצת הזאת בפאזל הגדול הזה. בהחלט ראוי. גם ההצבעות שלך בעבר במליאה עצמה גרמו לכך שאני הגרופי שלך ובאמת מעריך על האומץ.

מודה ובהחלט מצדיע לך בעניין הזה. עם כל הדברים שסקרתי, אין לי בכלל ספק שאתה תוביל את הוועדה הזו בצורה מושכלת, איתנה שתתרום רבות לחברה הישראלית ולדור העתיד, שמאוד מאוד מדאיג אותנו. דור העתיד יצטרך לקחת את ההנהגה בארץ הזאת, אנחנו נצטרך לפנות באיזשהו שלב. זה חלק מהמשבצת שלך. אני מאחל לך הצלחה מכל הלב. מאוד מאוד חשוב שאתה נמצא בוועדה הזו. בהצלחה. תודה רבה רבה רבה רבה. קודם כל, תודה על המילים החמות, זה לא מובן מאליו, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת וחברי, אח, כמו שאמרת. אני זוכר מי המציא את הביטוי הזה לפני כמה שנים, זה בסדר גמור. הוא הגיע רחוק. וגם לך, מיקי, בחרת להגיד מילים לא מובנות מאליהן. מעבר לוועדה, למשמעות שלה, זה מאוד הדדי, מי כמוך יודע. האומץ והנחישות שלך גם הובילו אותך לאן שאתה נמצא היום. אני חושב שזה כבוד לכולנו שאתה מייצג אותנו. דווקא בגלל אפרופו שיחתנו הקצרה מקודם במליאה שאתה שומר על מעמד הכנסת בתפקידך כיושב-ראש הכנסת בלי השיקול המידי של באיזו מפלגה אתה או את מי אתה מייצג, ובעיניי זה מאוד ראוי. הממשלה, האופוזיציה והקואליציה שמים אותי על הגחלים כל יום, סימן שהכול בסדר.

שוחחנו מקודם אנחנו, אפילו עם דוד ביטן. דיברנו על זה שכולם מרגישים שמיקי מאתגר אותם, אז אני חושב שבהקשר הזה אתה עושה את תפקידך נאמנה. כמה מילים לגבי הוועדה. קודם כל, זו זכות גדולה בשבילי להתמנות להיות יושב-ראש הוועדה. זו פעם שנייה שיוצא לי להיות יושב-ראש ועדה בכנסת וזה באמת כבוד, בעיקר זכות אדירה. בפעם הקודמת לקח לי זמן להבין את העוצמה של מה שאפשר לעשות פה. למדתי בעיקר שהצוות של הוועדה, בת שבע וכולן, בלעדיהן לא עושים שום דבר, ומתייעצים וחושבים. אני כבר מראש מודה לכן על השותפות שהולכת להיות לנו ולהיבנות, וגם לחברי הוועדה, או למי שמייצגים אותם פה כרגע, לחבריי שהגיעו לכבד אותי,

תודה רבה על הנוכחות. תודה לך על הנוכחות. כל מי שנמצא פה, הצוות הנפלא שלי. ברוכה הבאה. חברה מיוחדת. חברתי מיקי חיימוביץ' שהגיעה לכבד אותנו פה. כמה מילים לגבי הוועדה. לא במקרה הוספנו לאתגר של התמכרויות והסמים והאלכוהול כמקשה רחבה את הסיפור של אתגרי הצעירים. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים זה נפגש עם הדור הצעיר.

אבל זה בהחלט נפגש עם הדור הצעיר, ובהסתכלות יותר רחבה אגב, בועז טופורובסקי שבעבר עסק הרבה בסיפור של צעירים, של דור עתיד ובכלל ההחלטות של הכנסת לגבי העתיד של ישראל. אז התעסקתם בזה. לא במקרה חיברנו את הנושא הזה, אני חושב שהוא חיבור משמעותי ועמוק, ואני מקווה שנצליח ליצור אותו גם פה. כאיש חינוך חשוב לי להגיד אני יודע שיש הרבה חששות מהדרך שהוועדה הזאת הולכת אליה, מבחינתי הסיפור של התמכרויות

ביחד עם כמה שותפים פה בקואליציה, ביחד עם עידית סילמן, וגם ביחד עם מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, שהנושא הזה מאוד חשוב לה. אני רוצה לתת ביטוי עמוק להשפעות של העולם הזה, של ההבנה. אני דיברתי על זה הרבה בשנה שעברה, על הקורונה הנפשית שפגעה בנו בצורה מאוד משמעותית בשנה הקודמת ובהרבה מאוד מהילדים והילדות שלנו, ולכן הסיפור של ההתמכרויות הוא רחב. תמיד קל ללכת לשאלה של קנאביס והתמכרויות, אבל התמכרויות הן בהמון דברים. צוות הוועדה יודע את זה כנראה טוב ממני. אני לא נכנס לכל הנתונים כדי להתקדם, אבל חשוב לי שתדעו שמבחינתי זו אחת ההתמקדויות. לגבי הקנאביס והלגליזציה זה לא סוד, עמדתי בעניין הזה היא מאוד ברורה וסדורה, ולא במקרה אני בוועדה הזאת. אבל זה נושא רציני ונושא אחראי. יצא לי לדבר השבוע עם המון סיעות בבית, גם עם חבריי וגם עם סיעות אחרות. אני באמת מאמין שצריך לעשות מהלך רחב ביחד עם שותפתי לנושא הזה, חברת הכנסת שרן השכל, עם חברי בועז טופורובסקי, שכבר הרבה שנים אנחנו משתפים פעולה בעניין הזה. יש פה כמה אנשים שמגיעה להם הזכות תמר זנדברג השרה, ניצן הורביץ,

הרבה מאוד אנשים שהנושא הזה בנפשם בצורה רצינית, לא כי זה נורא נחמד לעשות את זה ויש כמה צעירים שרוצים.

זה נושא שמתייחסים אליו באופן רחב יש שאלות של מיסוי במדינת ישראל, שאלות של אי הפללה בהקשר של איך אנחנו כמדינה מתייחסים לנושא הקנאביס. הרבה מאוד דברים שקשורים לעניין של נהיגה, לאכיפה, לגורמים עבריינים שמשפיעים ונפגשים עם הנוער שלנו, ובעיקר חינוך והסברה, נושא שמטריד אותי מאוד, ואני חושב שאנחנו צריכים לחבר כל מהלך גם לנושא הזה. התייחסתי לנושא הקנאביס. הוא יהיה מרכזי פה ואנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה עם עוד הרבה מאוד אנשים בבית הזה. חוץ מזה, לקראת סיום אני רק אגיד שיש עוד הרבה גופים שמעורבים בוועדה הזאת. לשמחתי, המשרד לביטחון פנים, חברי השר עמר בר לב, יהיה שותף להרבה מאוד מן הדברים שקורים פה. אני מזכיר לכם שהמשרד לביטחון קהילתי הרשות שהייתה הרשות הלאומית למאבק בסמים, גם היא שינתה את שמה, היא הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. אני חושב שזה גם סימן שמסמל על גישה קצת אחרת לאיך נכון להתייחס לאתגר של סמים ואלכוהול, אז אני שמח שהוא יהיה שותף שלי. יש לנו פה אתגר של התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. יש עניין של תקצוב ושל מימון. בקיצור, יש לנו הרבה אתגרים. אני רוצה לכבד גם את הזמן שלכם,

אני יודע שאתם הולכים לעוד ועדה. מניעת הנזקים של העישון. בקיצור, אני מבין לאיזה אתגר אני נכנס. אני מודה שוב גם על המילים שלכם, גם על האמון של חבריי, על האמון של יושבת-ראש המפלגה הנפלאה שלי, מירב מיכאלי, גם שמאמינה בי וגם שכחלק מההסכם הקואליציוני יש כמה מקומות שחשוב שאנחנו נהיה בהם, ובכלל, לעזור לנו פה מהכנסת עם המון ניסיון. אני מסתכל על חברתי אפרת רייטן, יש לה ועדה עם המון משמעות, ודאי לקראת התקציב וההסדרים הקרובים,

הרבה מאוד פעולה. תודה רבה לכל מי שהגיע. הייתה כבר הצבעה, אז אתם משוחררים, ומי מחבריי שרוצה להגיד מילים טובות בלבד, אני מאוד אשמח. תודה רבה. בהצלחה.

בפומבי, כבר בירכתי אותך באופן אישי. אני חושבת שאתה הגעת למקום הנכון שלך. בכלל לכנסת, בכלל

זה כל כך נעים ומעורר השראה לעבוד איתך כי הדברים האלה באים לך מבפנים ומהלב

אני חושב שתעשה עבודה מדהימה. בהרבה מובנים אתה יוצר פה ועדה מחדש, כי אם פעם הוועדה עסקה בנגעי הסמים והאלכוהול, או במאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, היום הוועדה משנה את פניה, היא הולכת להתעסק בהתמכרויות שהן מגוונות, הן לא רק בנגעי הסמים והאלכוהול, יש התמכרויות בהרבה מאוד נושאים. כמובן, נושא הסמים הוא נושא חשוב, שמתייחסים אליו היום בצורה אחרת מהאופן שבו עסקו בו כשחשבו על הקמת הוועדה הזאת. כשמדברים על אתגרי הצעירים בישראל, זה עולם חדש לוועדה. זה עולם ומלואו. היושב-ראש ציין פה את דור העתיד ואולי את הדורות הבאים,

הדור הצעיר בישראל מתמודד עם אתגרים אחרים ממה שאפילו אנחנו, הצעירים חווינו כצעירים. היום זה עולם אחר והגיע הזמן שתהיה ועדה שתעסוק בעולם החדש. זו אולי בהרבה מובנים הוועדה של העולם החדש. האתגרים פה עצומים והאפשרויות פה הן כמעט בלתי מוגבלות. אני חושב שגם ביצירתיות שלך, שגם היא בלתי מוגבלת, תעשו פה פלאים. אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה. אני לא יודע איפה אני יכול להתחבר בכל הסיפור פה, אבל אני אשמח לעמוד לרשותך בכל עניין, בכל נושא, בכל רגע. בהצלחה. פתחת את ההגדרה של אתגרי הצעירים בישראל, כאילו פתחת הכול. כן, מחר אני אדבר על זה גם עם הצוות. כאילו שאתה מתעסק בכל נושא. עזוב אותך מסמכויות של ועדות אחרות, הכול כבר בפנים. לאנשים יש ניסיון בכנסת, ומבינים איך הדברים עובדים. יש נוהג לחכ"לים שהם גם יכולים. האמת שזה לא היה מתוכנן, אבל זה יצא בתזמון מושלם.

אני רוצה לברך אותך על זה שאתה עומד בראש הוועדה עם השם הכי ארוך בכנסת. אמרו כאן את הכול אתה הבן אדם הנכון במקום הנכון, במיוחד כשאני רואה את אתגרי הצעירים. אני מזכירה לך שנושא משבר האקלים הוא אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני הצעירים. אז הנה, קח גם את זה אליך לוועדה. רם ידידי, חברי, עמיתי, מה אני אגיד לך?

מאמינה בך, יודעת שאתה תהיה גם פה ראש לאריות ולא זנב לשועלים. אני מאחלת לך את כל ההצלחה בעולם. זהו. תזמין אותי לפעמים, אני אבוא.

קודם כל, תודה. אני מודה שנוצרה סיטואציה שמי שנמצא פה הם חברים קרובים, כל אחד בזירה אחרת חברה שעכשיו כבר בחוץ, חבר ממפלגה אחרת, חברה טובה ממפלגה עכשיו. אני לא מובך בדרך כלל, אבל הצלחתם, אז יישר כוח. אגב, בעיקר בגלל החברות, ממקום אישי הרבה יותר מביך לשמוע מילים מאשר כל מיני ברכות על הוועדה,

זה מגיע ממקום אחר. פגשתי עכשיו 15 חברים צעירים שנמצאים באיזו תוכנית. דיברנו על המון דברים, ואחד הדברים שדיברתי איתם עליו, על האינטנסיביות וכמה בתוך האינטנסיביות אתה חייב למצוא אנשים שהם גם בלב שלך ולא רק לסגור איזה משהו ולמי מצביעים, וזה לא תמיד קל פה, כי פוליטיקה וכולנו פוליטיקאים. אמרתי להם שזה מאוד מאוד חשוב, אני שמח להגיד שיש כמה דמויות כאלה. אני חוזר לוועדה אם מישהו מכם, אלעזר או בת שבע, רוצה להגיד משהו, בשמחה רבה. אנחנו צריכים להכיר כמו שצריך, ואני אשמח מאוד לשמוע. אני יכולה להגיד שהוא הגיע לוועדה שמחברת בין כולם. אני מנהלת הוועדה מהמאה הקודמת, ואני יכולה להעיד שכל יושבי-הראש שהיו פה נשאו את הדגל הזה של חיבור וקירוב הלבבות ורווחת כולם מעל הכול. ממש ככה. כל הנושאים שהוצהרו כשם הוועדה נדונו פה בלי שם. זו אותה גברת בשינוי אדרת, אבל הצעירים היו פה, הצעירים הם לב ליבה של הוועדה, ויעידו על כך הצעירים בעצמם ובני הנוער. וכל הנושאים שאמרת שם הוועדה, סמכויות זה מקדמת דנא ולא משנה מי היה יו"ר הוועדה. הגעת לוועדה שהיא בית קטן בערבה, אבל עם עוצמות ותעצומות לרווחת כולם. דוגמה ומופת לאנושות כולה. איזה כיף, זו אחריות גדולה. תשתתפו, תיווכחו. זו עדות ממקור ראשון, אבל כדאי להשתתף. גם מיקי תמצא את עצמה

שזה המקום הכי טוב.

אל תדאגי, היא תבדוק שאני מתעסק במשבר האקלים. מבחינת לדאוג לאחרים במלוא האחריות, המסירות. תודה רבה בת שבע. מחר אנחנו נפגשים, נעשה היכרות כמו שצריך. אנחנו ניפגש פה מחר שוב. הישיבה ננעלה בשעה 13:40.